פרוטוקול מס' 10 מישיבת ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון יום שלישי, י"א באייר התש"ף (05 במאי 2020),

בר המשנה ליועמ"ש לממשלה פרופ' סיגל סדצקי ראש שירותי בריאות הציבור מירי פרנק שור עידו בן יצחק שמואל לטקו לאה קיקיון שלום לכולם,

אישור בוועדת שרים ובממשלה ומונח על שולחן הכנסת לדיון בכנסת לקריאה ראשונה, כרגיל. אחרי זה, אם זה יעבור או לא יעבור, יונח, אני

המרכיב השלישי, ועליו אנחנו נתמקד בהמשך, הוא

ונקיטת סדרת פעולות אופרטיביות מתוך כוונה לקטוע ככל האפשר במהירות את שרשרת ההדבקה הפוטנציאלית.

הנחיות בריאות שניתנו לציבור ביחס כמעט לכל מקום ולכל מצב, מעין פרוטוקולים שלפיהם יצטרך הציבור

כפי שצוין גם במסמך שהועבר אליכם וגם בהחלטה של הממשלה, בדיונים שקיימנו בדקנו את

אין לנו חלופות מתאימות לצרכים שלנו, אין חלופות זמינות מתאימות לצורך הזה.

מבקש להדגיש, גם בסיכומו של ראש הממשלה בדיון שהתקיים ביום ראשון האחרון נקבע שלאורך כל הדרך לצד זה שאנחנו פועלים במישור החקיקתי, אנחנו ממשיכים

למה אדוני לא מדבר על זה שמסתובבים בינינו,

למה לא צריך להשתמש בכלי הזה נגד אנשים שהם

זה מה שאתם עושים, בזכות מה? מי נתן לכם את הזכות ברגע ההיסטורי הזה לעשות דבר כזה?

ויהיה גם יום

אבל הם מתלבטים בדיוק כמונו, ואנחנו עדיין בהתלבטות.

מעדיפים חלופות אחרות. אבל לצד כל זה צריך לומר שהתרחישים, ואותם הציג ראש הממשלה לצד הנתונים,

עומדים גם הם לנגד

הבקשה המקורית נעשתה במרץ עם הנתונים של מרץ, עם הדו"חות האפידמיולוגיים של מרץ.

ואני רוצה להזכיר:

כמובן שמאז לשמחת כולנו זה השתנה. אנחנו מדברים היום על מספרים קטנים

אני מבין את זה - - - לא מדויק.

הבנתי. אני אתן דוגמה אחרת. יש בישראל לא מעט תאונות דרכים. יש

זה בעינך מצדיק את זה שעכשיו השב"כ יעקוב גם אחרי נהגים? הזכרת שיקול אחד, ישנם שיקולים נוספים.

זה לא כולל רק האם השב"כ יודע לעשות את זה. אם השב"כ יודע לעשות את זה, זה מה שימנע את זה? זו איננה רק שאלה האם השב"כ

אנחנו בוחנים כרגע את הדרכים לשפר את אפליקציית מגן ולייצר חלופות גם עבור הציבור הזה. לא רצינו לצאת עם פתרון שהוא חלקי, כי כאשר אתה מכניס גרסה בעייתית אתה

לוקח יותר זמן כדי לפתח את

בבקשה, ראש המל"ל, תענה לחבר הכנסת לפיד.

אנחנו לא נבקש מהציבור להעלות משהו שהוא

למה אתה מתייחס, אתה מתייחס לטלפונים

לא קשורים בכלל לעיקוב הדיגיטלי,

או שמשווים את זה למדינת אי אחרת כמו ניו זילנד, אפס - - - אבל זה כי השב"כ עוקב גם אחריהם. אז אני אומר לכם שבמדינות הללו אין מעקב אחרי נדבקים. לכן אני חושב שבשלב הזה במקום ללכת על הכלי הזמין ולהשתמש בו, בואו נסתכל על ניתוח אירוע. יש פה

בבעיות שעדיין נוצרות כתוצאה מהמגפה אנחנו גם בונים את היכולות לקראת האפשרות של התפרצות גל נוסף ולקראת

קיימנו שורה של דיונים אצלי על בניית מרכז שליטה, מידע והכוונות אופרטיבי שיוכל לסייע למשרד הבריאות ולמערכת כולה, אם חלילה יתרחש אירוע מהסוג

יש תהליך של למידה שמתקיים לאורך כל הדרך.

אנחנו שוקדים גם על העניין הזה. כולנו גדלנו באותם בתי מדרש שבהם משתדלים

ואנחנו מעבירים את זה הלאה, בכל מקום ומקום אנחנו בונים מכלולים כך שניתן יהיה לתת טיפול מיטבי הוליסטי בסוגיות נפרדות לקראת הגל הבא, שאני מקווה שלא יתרגש עלינו. אנחנו גם פועלים

אתה פשוט מונע את הצורך להגיע לגל השני או להתפשטות רחבה שמטילה סגרים בסופו של דבר, שמאלצת אותך להטיל סגרים בסופו של דבר. זה הוא ההיגיון. אין שום היגיון מעבר

זה חוק משמעותי, זה חוק שמערב בו שיקולי פרטיות,

עניינים של משמעות שימוש בשב"כ,

לא פשוט. אמנם הבקשה היא ל-16 ליוני אבל חשוב להדגיש שזו בקשה שכוללת את הזמן של

זאת אומרת, הכל תלוי בשימוש המשתמש עצמו.

להדליק וכו' ואין אפשרות לקבל דיווח ואין אפשרות

בנושא הזה של פגיעה שמצדיקה תכלית אני רוצה להסביר שאנחנו עוסקים בכך ביום

אלא לבוא ולהציג בפניכם את הדבר הזה כשאנחנו מאמינים שעדיין יש תכלית, כפי שהנתונים הוצגו בפניכם. כשליש מהחולים, המספרים נמצאים בפני הוועדה בתשובה של משרד

תודה רבה לך. עורכת הדין שלומית וגמן, ראש הרשות להגנת הפרטיות?

האם יש שאלות לחברי הכנסת למשרד המשפטים לאור הדברים שנאמרו באשר להליך של

לא תוכן ולא כל הדברים שמאוד מאוד הדאיגו ציבורית, ובצדק.

בגלל הדברים שעמד עליהם יו"ר הוועדה, שעמדנו עליהם

וגם היום, בהמשך לשאלות שהציפה הוועדה לגורמים ממשרד הבריאות ולשירות הוצג דו"ח שאמור להיות בפניכם שעונה על השאלות שהוועדה שאלה לגבי הנתונים העדכניים. אני לא רואה דו"ח כזה. יש בפניך דו"ח כזה?

שזה משהו שחורג מהתפקידים הרגילים של שירות הביטחון הכללי.

זאת אומרת, כל הדברים שעולים פה על ידי חברי הוועדה וגם בדיון הציבורי, איך מבטיחים אי כניסה לתוכן, איך מבטיחים לגדר את העניין של ההסתייעות בשב"כ רק למטרות

אני אומר לך בכנות. אני גם אומרת לך שאתם לא תביאו את זה עוד שבועיים כי זה לא מספיק זמן. ייקח לכם יותר. אז את מכירה קצת, השרה לשעבר שקד, את מכירה מתפקידך הקודם. זה אכן דיונים סופר

אנחנו עדיין מדברים על פנדמיה,

אני. לשמחתנו אנחנו מאוד מאוד הצלחנו בסיבוב הראשון, ובאמת, כל מה שיש לנו בשביל להילחם במגפה

אנחנו נמצאים במקום מאוד קשה, אולי אפילו במקום יותר קשה ממה שהיינו בו בהתחלה.

הראשונה אני ידעתי מאיפה נפתחה הרעה. אני זוכרת את הישיבה הראשונה שהצטרפתי אליה, ואני זוכרת שסיפרתי לכם אז שאנחנו יודעים שעיקר הרעה בישראל היא בחו"ל, ואני עדיין לא מאמינה שיש הדבקה קהילתית.

תודה רבה.

את אומרת לנו שבעצם המצב הוא טוב אבל אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, יכול להיות שתהיה התפרצות נוספת,

דבר שני שאת אומרת, שדווקא על רקע העובדה שאנחנו פותחים,

פרט לאפשרות שבה באמת הווירוס מגיב לחום, וכרגע יש לנו האטה בגלל מזג אוויר, שזה דבר שקיים בווירוסים אבל אף אחד מאתנו

וגם

אוד מוקדם להגן על האוכלוסייה בסיכון ובעצם לבודד כל מי שהוא מעל גיל 65. עכשיו כשפותחים את המשק, ושוב, אני הכי בעד פתיחה רחבה ככל

אני רוצה להדגיש שההמלצות שלנו עם הפתיחה הן לשמור עדיין כל אחד על התנהגות אישית שלו שהיא התנהגות 2 מ' התנהגות ההגיינה, התנהגות המסכה, ודאי ובוודאי כשבאים בקשר עם האוכלוסייה הקשישה. הנושא

אין אפשרות לחברה אנושית, בטח לא דמוקרטית, לתת מענה אבסולוטי לדברים שהם בתחום הלא ידוע והלא מודע. זה כבר דיון. תשאל שאלה. ולכן, פרופ' סדצקי, האם את בכל המגפות בעבר תמיד הלכת למצב של פתרון אבסולוטי? למה לא סגרת את המדינה כל שנה בשפעת כשיש אלף? בשנת 2013 מתו אלף איש משפעת. למה לא סגרת את המדינה אז? למה את לא סוגרת את המדינה גם בעתיד, כי גם יהיו עוד שפעות. זה פשוט לא נתפס אצלי. אשמח לתשובה. שאלה קצרה,לפי הנתונים שלכם, רק תגידי לי אם הבנתי אותם נכון, רק כ-7% ממקבלי המסרונים אובחנו כחולים. חבר הכנסת לפיד אומר בנתונים שמסרתם לנו, סוף סוף קיבלנו את הנתון כמה מחייבי הבידוד שקיבלו מסרונים בסופו של דבר נמצאו כחולים. נתתם לנו מספר שהוא כ-5,000 ומשהו, שמבטא 7% מרשימת חייבי הבידוד. על זה הוא רוצה לשאול, האם זה הנתון הנכון? האם 7% מאלה שהיו חייבי בידוד באמת נמצאו או חלו - - - לא,

זה האם 7% ממקבלי המסרונים - - - אז יש הערה קטנה למטה, תסתכל הם לא יכולים להגיד שהכל מהשב"כ, הם יכולים להגיד שזה הרוב מהשב"כ כי יש גם מסרונים שבאים לא מחקירות שב"כ. זאת אומרת שמהכלי של השב"כ פחות מ-7%, אם אני מבין אותך נכון - - - לפי דעתי מה-5,000 כמה אלפים הם של השב"כ. אין ויכוח שהרוב מגיע מהשב"כ. אבל הם אלפים של חולים שלולא הכלי של השב"כ לא היו מוצאים אותם, הם היו בחוץ. חולים? חולים. אלי אבידר כל הזמן בצדק,

רצינו לדעת נותנים לכם את הכלי. מצאתם עכשיו בחקירה אחורה 14 יום מצאתם 70 אלף איש, נכנסו - - - דרך אגב, היו גם בעיות עם מי נכנס לרשימת חייבי הבידוד כי הוא צריך להיכנס לאתר, איך מהעשרות אלפים שנכנסו, רצינו לדעת, כמה מהם נהיו חולים? כלומר, מה מנענו בזה שסגרנו אותם? לא קיבלנו עד לאחרונה את הנתון. סוף סוף קיבלנו אותו ושמנו לכם אותו בוועדה. זה 5,000 ומשהו חולים נתרמו מחייבי הבידוד שאפשר להניח שאילולא הם היו ברשימה הם היו בחוץ והם היו מדביקים בקצב שהם היו מדביקים. לשאלתך ביקשנו הבהרה כמה של השב"כ. הם שמו כוכבית ואמרו לנו בשקיפות: הרוב מהם, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שזה רק משם. הם עוד לא נתנו לנו האם מה-5,700 ומשהו זה 3,600 מהשב"כ,

אבל הרוב מגיע מהשב"כ כי רוב מחויבי הבידוד הם מהשב"כ. אז אנחנו יודעים בבירור שפחות מ-7% מהחולים - - - לא,

אנחנו יודעים בבירור שזה כמה אלפים. 5,600 זה יותר משליש מהחולים. זה 7% ממקבלי המסרונים. אבל זה יותר משליש מהחולים, זאת הנקודה. מה שאני אומר הוא ש-93% מהאנשים שנעקבו בסוף גם לא היו חולים. זה מה שאני אומר. זה הסיכון, הסיכון הוא הפוך. לפי מה שאתה אומר, היושב=ראש, 93% מהאנשים שהשב"כ עקב אחריהם בעזרת הכלי הזה, בכלל לא היו חולים בסוף. קודם כל חלקם יכול להיות שהיו מדבקים. אנחנו לא יודעים את זה, וזו המטרה שלנו - למנוע הדבקה. אבל אנחנו רוצים לאתר חולים. למעלה משליש מהחולים הצלחנו לאתר אותם בצורה הזו. אני חושבת שזו הצלחה פנטסטית. זה בעיניי מדהים. המחיר היותר זול היה לתת חליפת אסטרונאוטים לכל אזרח במדינה. סגרנו את המשק, רבותיי. חברים. השאלה של חבר הכנסת לפיד היתה ברורה. תעני עליה אחרי זה. אני לא נכנס לדיון. יש פה אנשים שהם בעד הכלי באופן עקרוני,

אני שם את זה בצד. אני דווקא רוצה לשאול את אחד מהמשנים של היועמ"ש, פשוט להבין את לוחות הזמנים, אני מתנצל שהגעתי באיחור קצר לישיבה. בהנחה שאותם אנשים שכן חושבים שצריך, נניח ביקשתם שישה שבועות להבנתי.

אמרה פה השרה לשעבר שקד ששבועיים לא יספיקו לתזכיר. אני פשוט מנסה להבין את לוחות הזמנים, אם בנוסף נאשר וכמה, אז אני מנסה לחשוב. אנחנו בשבוע שכנראה או שנלך לבחירות או שיהיה מנדט לנתניהו להרכיב ממשלה, שעוד שבוע אחרי זה גם אולי ירכיבו ממשלה או שנהיה באירוע של בחירות, ואם אנחנו הולכים לבחירות אז יש לנו ועדה זמנית, זה אנחנו. בגדול לא יהיה שינוי. איזה בחירות? מי הולך לבחירות?

חברים, אני רוצה להבהיר זה לא המנדט של הוועדה. נא להתרכז בדיון שלפנינו.

אני התייחסתי להערתה של חברת הכנסת שקד. יש ממשלה, ולכן הוועדה הזו מעוד שבועיים-שלושה כבר לא רלבנטית כל כך, ותוקם ועדת חוץ וביטחון קבועה, בסבירות גבוהה, בוא נגיד ככה. ולכן אני מנסה להבין מה המינימום זמן, זאת אומרת אם אני רוצה בכל זאת לקצר את הזמן, הרי אני יכול להגיד אחרי כל שלב שאני עושה כינוס ועדה ונותן לכם אישור כי עמדתם או לא עמדתם בזמנים, או שאני קצת מרווח את זה- אני מנסה להבין מה המינימום זמן ההגיוני שנראה בו התקדמות. לא לקבל הצעת חוק של הממשלה לקריאה ראשונה, אבל שנדע שזה הזמן המינימלי שאתו אתם יכולים להסתדר. זה ייצא אמצע יוני. אז לשאלות חבר הכנסת קיש, אני חושב שגם השבתי דברי דומים למה ששאל יושב-ראש הוועדה קודם לכן. השבועיים שנקבנו כאן, שזה עד ה-18 במאי הם באמת המינימום שבמינימום.

אמרתי לך את זה קודם אנחנו יודעים איך מתנהלים דיוני חקיקה בשלב של הכנת תזכיר. אנחנו יושבים עם לא מעט גורמים. פה צריך לשבת עם גורמי שב"ב, גורמי משרד הבריאות, המשפטים, אנשים שעוסקים בחוק השב"כ, אנשי פרטיות וכו' זה דיונים שיהיו אצלנו, המשנים, ודאי גם אצל היועץ. כמו שהדגשתי, ואגב לא ברמזים, הדברים גם גלויים היו התלבטויות ודעות שונות בהקשר הזה גם, בקרב הגורמים הבכירים שעוסקים בנושא הזה. אנחנו הצלחנו לקבל הכרעות שעוסקות בשאלות של מדיניות. ולכן השבועיים, זה שאפתני מאוד מאוד. זה לא משהו שאנחנו יכולים לקצר אותו יותר. אנחנו מתנהלים מול הוועדה בשקיפות, גם מול יושב-ראש הוועדה וגם מול היועצת המשפטית. אנחנו כל הזמן מנסים,

בתוך השיח הפנים ממשלתי שחזרו על יותר זמן, וכו' מתוך הבנה שאנחנו צריכים אל"ף לעמוד באמירה של בג"צ שהיתה כללית אבל דיברה על שבועות ספורים, מספר שבועות, וגם מוך הבנה שצריך להותיר זמן מספיק בידי הכנסת, בידי הוועדה שתדון בכך. הקריאה הראשונה תהיה - - -ההכנה לקריאה שנייה ושלישית וכו' זה סוגיות רצינות. מן הסתם הוועדה גם תרצה לשמוע מומחי חוץ. לכן נקבנו במועד של שבועיים שאנחנו לא יכולים לקצר אותו, לפחות לא בשלב הזה, מבחינתנו. שבוע להערות ציבור גם להערות ציבור נדרשות - - - של בג"צ. וגם - אנחנו קיצרנו את זה. בדרך כלל זה 21 יום ואנחנו נותנים להערות ציבור פה כדי לעמוד בלוחות זמנים שאפתניים כפי שהצגנו זה שבוע. האם נספיק? אנחנו מתכוונים להספיק. אני לא יכול להיות ערב לשום דבר, אני רוצה לומר לוועדה בצורה גלויה: לא הכל תלוי בנו בהקשרים הללו, ואני כן יכול להבטיח שאנחנו נתנהל בצורה שקופה וככל שנחשוב שיש עיכובים ניידע את הוועדה מיידית, ואם יקרה נס שנספיק קודם אז כמובן שגם נעשה את הדברים קודם לכן. מילה, ברשותך,

שהוא אמר שזה 7%, וכו'. יש נייר שהוגש לפניכם הבוקר של עורכת הדין אגמון, המשנה ליועץ המשפטי של משרד הבריאות. הדברים שם הם ברורים והזכרתי אותם קודם לכן. אנחנו מדברים על 11,000 חולים שלגביהם השב"כ עשה מעקב, והמספרים אמרתי כשליש, וזה אכן כך.

מתוך למעלה מ-15,000 חולים השב"כ איתר 5,516 חולים, השב"כ בעצמו. 1,680 מתוכם זה היה גם על ידי השב"כ וגם על ידי חקירות, מה שבעצם אומר שמהשב"כ נטו הגיעו ל-3,835 חולים. לכן סדר הגודל הוא כשליש, חלקם היו גם וגם, אבל המספר הוא מספר עצום, ו-7% זה מספר שהוא קצת מטעה כי אני לא סופר את כל המגעים. השב"כ לא ניהל מעקבים אחרי כל עשרות האלפים הללו. בסיס ההתייחסות, אני חושב זה מי שבעצם השב"כ עשה איכונים לגביו, שזה מספר החולים, שזה כמו שאמרתי, השב"כ בעצם קיבל את כל מספרי החולים, הוא החזיר דיווח על קרוב ל-12,000 חולים. והמספר הבסיסי,

מעל 15,000 חולים שמתוכם 5,800 שהתגלו על ידי השב"כ, ואם אני מנכה את מה שגם אז זה 3,800. אני חושב שהמספר הזה הוא משמעותי ביותר, ולפחות לעת הזו מצדיק את התכלית שבשמה אנחנו פוגעים בפרטיות. אנחנו מודעים לפגיעה בפרטיות שהיא לא - - - ולכן מנסים כל הזמן, כמו שאמרתי קודם לעשות את האיזונים הנכונים. תודה רבה למשנה ליועץ המשפטי. פרופ' סדצקי, לשאלות של חברי הכנסת, בבקשה.

אענה בקצרה. נאמר שאין לוגיקה לפעול בצורה כזו, אני רוצה לומר שאני עוסקת במניעה 30 שנה, וזו תכליתה של מניעה. מניעה בצורה הטובה ביותר שלה נעשית בצורה הנדרשת בכלל ולא הכרחית. זה מה שאנחנו עושים בחיסונים, זה מה שאנחנו עושים בחגורות בטיחות, זה מה שאנחנו עושים בגילוי מוקדם של סרטן כל הרעיון במניעה הוא לתת את הדעת לצרה שעלולה להתרגש עלינו ולפעול על מנת למנוע אותה. לכן אני כן חושבת שלעת הזו זה הזמן הנכון מאוד למניעה. כמובן שהפעולה צריכה להיות באופן פרופורציונאלי למידת הנזק שעשויה להיות ולכלים שעומדים לרשותנו. שאלת לגבי שפעת, אנחנו עוסקים בהיערכות לכל מיני התפרצויות למחלות זיהומיות. אנחנו עסקנו בחצבת היו לנו 4,500 חולים ולא ביקשנו שום אמצעים דרקוניים עבורה כי לא היה נדרש. הזכרת את האבולה, עסקתי בה לפני שנתיים כשעבדתי שנה בארגון הבריאות העולמי. עסקתי באבולה בקונגו. זו מחלה שונה לחלוטין. המחלה שבפניה אנחנו עומדים היא לא שפעת,

היא גם לא חצבת, והאמצעים שנדרשים בשביל המחלה הזו והסכנות שעוברות בגלל המחלה הזאת הן שונות לחלוטין. אני חושבת שאני מחויבת לאמת המקצועית שלי וזו האמת המקצועית שלי. אני מחויבת גם להגיד לציבור, להישיר מבט ולהגיד את מה שיש לי להגיד. לרוב המסרים שלי הם מסרים של רוגע, רוב הפעמים שבהם אני מדברת. לא, אני לא מדברת כרגע על המגפה הזו. במגפה הזו ההערכה שלי היא שאם אנחנו לא נטפל בה כראוי ובזמן אנחנו נהיה בצרה גדולה. לכן אני מחויבת להגיד את זה מכיוון שבעיניי, חוק זכויות החולה שנכון ברמה האינדיבידואלית שבה אנחנו מחויבים להגיד לחולה את מה שאנחנו יודעים על מחלתו נכון גם לציבור. זאת החובה שלי כלפי הציבור. אני משתדלת לעשות את זה בצורה עד כמה שאפשר עובדתית וברורה, וההערכה שלי לגבי המחלה הזו היא שאנחנו מתמודדים עם מחלה שונה לחלוטין, שדורשת אמצעים שונים לחלוטין.

אין לנו ספק שאת עומדת על דעתך המקצועית גם אם לחברים יש דעה אחרת. אנחנו מודים לכם ומבקשים שתישארו אתנו במהלך הדיון שאמור להסתיים ב-10:00, הן משרד המשפטים והן את. אני פותח את זה לדיון, להתייחסות של חברי הכנסת. לפני כן אני מבקש מהיועצת המשפטית לוועדה ממש בקצרה להציג את ההליך ומה האפשרויות בנושא החקיקה שעומדות בפנינו. אנחנו נחלק לחברי הכנסת ציר שמתאר את ההליך שאותו מבקשת הממשלה. למטה בירוק יש את החלטת הממשלה עם התאריכים שנוקטת בהם הממשלה ולמעלה יש הליכים, שתכף אדבר עליהם, בכנסת. אז אני רוצה להתייחס להחלטת הממשלה שמונחת על שולחן הוועדה לאישור. הממשלה מבקשת להאריך את הסמכת השב"כ בשישה שבועות, עד לתאריך 16 ביוני 2020. לפני שבוע נתן בג"צ החלטה בעתירות שהוגשו כנגד ההסמכה והוא קבע שלא ניתן להאריך את הסמכת השב"כ מכוח סעיף 7(ב)(6)(6) מעבר ליום 30 באפריל 2020 אלא אם הממשלה מבקשת להמשיך ולהסתייע בשב"כ ושתיים, אם היא פועלת לעיגון ההסמכה

במקרה הזה ניתן להאריך את ההסמכה לתקופה של שבועות ספורים כדי להשלים את הליך החקיקה. היום מציגה הממשלה גם את הצורך שקיים, לעמדתה, להמשך ההסתייעות בשב"כ, וגם את הפעולות שהיא נוקטת ומבקשת לנקוט כדי לקדם את החקיקה. לדעתי, גם אם הוועדה מתרשמת שעדיין קיים צורך במנגנון של הסמכת השב"כ ושהממשלה פועלת לקידום החקיקה אין משמעות הדבר, לדעתי, שניתן להאריך את החלטת הממשלה בשישה שבועות. בפסק הדין שניתן על ידי בג"צ ב-26 לאפריל הוא קבע שהלגיטימציה להפעיל את האמצעים של השירות לטובת משימה שהיא אזרחית במהותה היתה קיימת בתחילת המצב, בתחילת משבר הקורונה, כאשר המצב היה חירומי. אבל עמדתי, ככל שהזמן חולף כך אני מבינה את החלטת בית המשפט יש לפעול לאיתור חלופות, מכיוון שמדובר בעיקרון שלא נכון להשתמש בכלים שפותחו למטרת שימוש כנגד גורמים עוינים ולא כנגד אזרחי ותושבי המדינה שהם בעצם לא חשודים בדבר. בית המשפט גם עמד על המנגנון של אמצעי המעקב שפוגע בזכות לפרטיות בשל העובדה 1. שהוא נעשה בכפייה, מכיוון שהוא נעשה ללא הסכמת בעל מכשיר הטלפון הנייד, ומעבר לזה התהליך הוא לא שקוף. במילים אחרות, בית המשפט הצביע גם על קשיים במנגנון עצמו שלא קשור בהכרח לשאלה של המסלול שבחרה הממשלה להסמיך את השב"כ,

זה ללא קשר בין אם המנגנון היה לפי סעיף 7(ב)(6)(6) לחוק השב"כ או בין שדובר בחקיקה ראשית. לכן, כאשר הממשלה עכשיו פועלת לגיבוש חקיקה ראשית - - - לא, רגע. סליחה בית המשפט אמר ככל שהממשלה חושבת שצריך להמשיך בכלי הזה, וזה פרט שנורא חשוב להזכיר את זה שהיא תעבור לחקיקה ראשית. לפני שאת אומרת שהממשלה פונה אלינו, בית המשפט אפשר לממשלה לעבור, אולי להשתמש בכלי בחקיקה ראשית. נכון, אבל בית המשפט אמר עוד דבר. הוא דן גם בשאלה של פגיעה בפרטיות מעבר לשאלה של האכסניה, מעבר לשאלה האם האכסניה היא - - - אבל זה הכנסת פה, זה לא בית המשפט. קראנו מה הוא כתב, בואו נשמע את הדעה של החברים.

אני רציתי יותר על תהליך החקיקה,

פחות על השיקולים של - - - תכף אני אעבור להצגה יש לכם את זה בציר, אני אעבור על זה, אבל אני כן רוצה להתייחס למה צריכה לקחת הוועדה בחשבון. אלה שני פרמטרים שלכאורה הם מנוגדים. מצד אחד הוועדה צריכה לתת מספיק זמן ותקופה מספקת להליך חקיקה כדי לוודא שהצעת החוק שמגיעה לוועדה

אני חושבת שהוועדה צריכה לתת זמן לגיבוש ולהבשלת הליך חקיקה בממשלה על מנת שהתוצר, עבודת המטה הממשלתית תהיה מעמיקה ומוסדרת, ולכנסת יהיה מספיק זמן לדיונים אפקטיביים ורציניים. מצד שני, לא נכון לעמדתי לאפשר תוקף לזמן ארוך מדי מכיוון שהתוצאה עלולה להיות הארכה דה פקטו של ההסדר שכבר נקבע בבית המשפט שלא ניתן להמשיך בו מעבר ל-30 לאפריל.

מה שצריך להיזהר בהסמכה, לא לאפשר מסלול עוקף להחלטת בית משפט.

לעמדתי הפתרון מצוי בפיקוח הפרלמנטרי של הוועדה לקיים במקרה הזה, ונכון לעמדתי לאשר בשלב הזה רק לשבועיים עד ה-19.5.2020 כאשר אני ממליצה שבשבועיים האלה גם הוועדה תקיים דיון בחלופות ותמשיך לפקח על התהליך. תודה רבה לך. נעבור לחברי הכנסת. אני בראשית הדברים מחויב להגיב לדבריו של חבר הכנסת אבידר, שאני כמובן מכבד את תרומתו קצרת הימים לבית המחוקקים שלנו ולמערכת הפוליטית בכלל. באו לתקן. כידוע, אני אולי היחיד בבניין הזה שנבחר על אף עמדתו הנוגדת המפורשת של יושב-ראש מפלגתו ערב בחירות. זה לא משהו שחבר הכנסת אבידר יכול להכיר - - - בדיעבד גם אני.

אמרתי שהדבר הזה הוא לא מקובל, הוא לא מוכר לחבר הכנסת אבידר ממפלגתו. לכן אני מציע לשמור את הצניעות, כאשר יש לכך סיבות טובות. עכשיו לגופו של עניין, מה דעתי. יש אמצעים הרבה יותר רדיקליים שעוברים חלק. לסגור אנשים בבתים במשך תקופה ארוכה או למנוע מפגשים משפחתיים, מפגשים חברתיים הם הרבה יותר דרקוניים שאנחנו מתייחסים אליהם - - - האמינו לי, הציבור הרבה יותר מוטרד מהדברים הללו מאשר מהנושא שעולה פה לדיון שבוע אחר שבוע באופן רציני. אני חושב שהוועדה הזו גילתה אחריות,

בסיפור המעקב המשטרתי. היא גיבשה פה אחד, אפשר להגיד, עמדה מסוימת, והיא באה לידי ביטוי. באותה מידה צריך לנקוט גישה שמבוססת על שכל ישר. אחת הסיבות לכך שהגענו לתוצאות די טובות הרי כל הזמן משווים אותנו למדינות מערביות אחרות, אז צריך להשוות גם את הנתונים של התחלואה למדינות מערביות אחרות. במזרח אסיה קורים דברים אחרים,

גם מתנהלים באופן קצת שונה במדינות הללו. ואחת הסיבות לכך שהשתמשנו באמצעים שמדינות מערביות אחרות לא משתמשות - אני לא חושב שאגף המודיעין בצבאות אחרות במדינות מערביות נרתם באופן שאמ"ן נרתם במשבר הנוכחי. וגם השימוש בטכנולוגיה הזו של שב"כ היה לו חלק משמעותי. אם אומרים ששליש מהחולים התגלו וזה הנתון שנמסר לנו פה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, באמצעות בדיקות השב"כ, זה מאוד משמעותי. אפשר כמובן לבוא ולבקר ולהגיד, רגע, יכול להיות שחלקם היה מאותר גם באמצעות חקירות אפידמיולוגיות. אנחנו לא יודעים, אבל, לא יכולים בדיוק להעריך כמה מהם. ולכן הנתון הוא נתון יחסית גבוה. זה לא איזושהי משימה ששב"כ רץ והתנדב לקבל אותה בהתלהבות גדולה. היתה ברשותו טכנולוגיה מסוימת. אני בכלל לא בטוח שלעגן את הדבר הזה בחקיקה זה היה דבר נכון.

ההסדר הקודם שגם הוא היה כרוך בביקורת פרלמנטרית, באישור פרלמנטרי הוא היה בסדר גמור, דווקא כדי לא להטמיע את זה בתוך החקיקה. אבל הדבר הזה נכפה עלינו על ידי בית המשפט העליון לפני זמן קצר ולכן אנחנו ניאלץ לדון בעיגון הדברים בחקיקה,

יותר בעייתי מאשר השימוש בכלי בזמן חירום. המאבק במגפה או במחלה הזו הוא עניין דינמי. לכן אם אנחנו באיזושהי מגמת שיפור אבל אנחנו נימנע מהמשך השימוש בכלי כאשר אנשים יוצאים לרחובות וכאשר לאט לאט אנחנו מתחילים לחזור לשגרה,

אנחנו לא יכולים לדעת את זה אבל יכול להיות שהנזק יהיה משמעותי ולכן נראה לי יותר בטוח להמשיך ולהשתמש בכלי בתקופה הזו. נכון, בעניין הזה, ואני שאלתי,

בדיון הראשון שהתקיים בוועדה הקודמת, ביום האחרון של הכנסת הקודמת ערב ההשבעה של הכנסת הזו באמצע מרץ אני שאלתי את השאלה האם דמוקרטיות מערביות אחרות נקטו בצעד הזה. אבל אני רוצה להגיד לכם אני בכלל לא בטוח שבעתיד, במגפה הזו או במגפות אחרות לא ינקטו בצעד הזה. יש מידה רבה של ניתוק בין כלים אפקטיביים לבין איזה שיח זכויות אמורפי שהוא מנותק מיכולת מענה על בעיות. עכשיו, אני אומר לכם תסתכלו בגדול מה קורה במשבר הזה, איך טיפלו בו מדינות מזרח אסיה מול כל המדינות המערביות. למה בכל המדינות המערביות הדמוקרטיות ראינו מדינות פחות אפקטיביות בהתמודדות עם העניין? וזה גם קשור לנושא שאנחנו מדברים עליו. לכן אני בדעה שצריך לתת את השהות. הממשלה שהחליטה על פי פסיקת בג"צ להתחיל להביא את החקיקה לכאן, להתקדם במלאכת החקיקה. תודה, אדוני היושב-ראש.

אני מסכימה עם כל מה שאמר חבר הכנסת גדעון סער. במגפה הזו נפגעו חרויות קשות מאוד, כן? הזכות לחירות לא יכולנו לצאת מהבית, לא יכולנו לבקר את המשפחה, לא יכולנו לעשות ספורט. פגיעות קשות מאוד. הזכות לפרנסה, מדינת ישראל,

בגלל הסגר פגעה במיליון אנשים שאיבדו את פרנסתם. הפגיעות האלה הן הרבה יותר חמורות מהפגיעה בפרטיות, בשלב הזה. אני גם חושבת שהעובדה שהכלי הזה, שהשב"כ מפעיל אותו ודווקא לא חברות פרטיות, בעיניי זה יותר טוב. אני חושבת שזה יותר מוגן, שכמה שפחות אנשים יתעסקו עם המידע. גם היום אין חלופות אחרות, ואני חושבת גם שהחלופה הזו היא פחות גרועה מחלופות אחרות, אם יהיו. אני מסכימה עם חבר הכנסת גדעון סער שהיה עדיף להשאיר את זה בתקנות ולא להטמיע את זה בחקיקה. בגלל שהכלי הזה דרקוני ולא נרצה להשתמש בו אז דווקא חקיקה מאפשרת בעתיד שוב להשתמש בכלי הזה. אני חושבת שהפסיקה של בג"צ היא טעות, אבל אנחנו נמצאים כרגע במצב הזה ואם רוצים להמשיך אז צריך להתקדם בחקיקה. מהיכרותי הרבה את הנפשות הפועלות אני חושבת שלא נקבל תוך שבועיים תזכיר. יש כרגע חילוקי דעות קשים בתוך הממשלה, גם בין המשרדים השונים, גם בין השב"כ למשרדים השונים. אני בכלל לא בטוחה שתוך שבועיים נקבל תזכיר, יכול להיות שזה ייקח יותר זמן. אני בוודאי חושבת שצריך להאריך את השימוש בו בגלל שאנחנו פותחים את הכלכלה. העמדה שלי ידועה, אני חשבתי שהיה צריך מיד אחרי פסח לפתוח הכל, אז בוודאי שכשפותחים הכל הכלי הזה חשוב פי כמה.

אדוני היושב-ראש, אני מציעה אני מבינה שהממשלה ביקשה שישה שבועות והיועצת המשפטית אמרה להאריך בשבועיים. אני חושבת שאפשר, לעניות דעתי, להאריך בחודש, ונתכנס כאן עוד חודש ונראה אם אנחנו רוצים להמשיך בהליך החקיקה. נראה, נהיה חכמים יותר. אם בעבר דעתי היתה שונה, לאחר שבאמת נפתח המשק ואני מודע וער מקרוב לסכנות שקיימות ביציאה, ואין לנו חלופות אחרות כרגע,

כדי לעקוב אחרי אותם אנשים, אני חושב שמחובתנו כן לאפשר לממשלה להמשיך בהליך חקיקה ולתת לה את מספר השבועות המתבקש כדי שיהיה באמת חוק סביר והגיוני שנוכל לתמוך בו. אדוני היושב-ראש, בנקודת הזמן הזאת כל מי שחושב במדינת ישראל שהכלים שהתבצעו במדינות מזרח אסיה היו כלים מוצלחים, אז אני רוצה לספר שיש מדינות הרבה יותר מוצלחות. יש מדינות כמו צפון קוריאה שבה הטוטליטריות נותנת פתרון אבסולוטי גם לביטחון וגם לבריאות וגם לכל דבר. אם נעשה סקר בקרב אזרחי צפון קוריאה מה הם מעדיפים להיות חולים בקורונה או לחיות בדמוקרטיה סביר להניח שהם יחליטו שהם מעדיפים את הדמוקרטיה. ועל כן אני רוצה לומר את הדבר הבא: מי שזוכר את הדיונים הראשונים, שחלק מחברי הכנסת הוותיקים פשוט לא היו באותם דיונים, ההתחבטות היתה האם מאפשרים את השימוש בכלי שלא יועד למטרה הזו, מה יקרה בהמשך הדרך. כולנו אמרנו באותו דיון שכאשר אתה מתחיל זה אף פעם לא מסתיים. הלכתי לדיוני הכנסת בשנת 2002, בדקתי את מה שנאמר שם, ובדיוק את הדבר הזה אמר אז חבר הכנסת בני בגין, אתם תשתמשו בזה ל-X. יהיה את הכלי הזה? תשמשו בזה גם לדברים האחרים. דעתי האישית היא שאל"ף, אין משבר. עם כל הכבוד לפוטנציאל הקשה שבזכותו הממשלה החליטה לסגור את המשק - - - אבל מיליוני אנשים נפגעו. אני רוצה לומר את הדבר הבא: היה זול הרבה יותר לשלם ולקנות חליפת אסטרונאוטים לכל אזרח במדינת ישראל על בסיס התשלום שאזרחים טובים שילמו במדינת ישראל בכלכלה הזאת. דעתי האישית היא שאנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה במל"ל מתקיימים דיונים על התקוממות עממית ומי שגאה בזה שהצבא משתתף בזה, אז יחידות מסווגות משתמשות בדיון על ניטור דעת קהל במדינת ישראל. חבר'ה, זו לא מדינה דמוקרטית. זה צפון קוריאה. דעתי האישית היא שצריך להתנגד להאריך את זה אפילו בשעה אחת. הממשלה רוצה להמשיך בחקיקה? שתמשיך ותזדרז. נקיים את הדיון המתאים, ואם הכנסת תשתכנע שיש את הצורך לקיים את זה בבקשה. תמיד עומדת לממשלה הזכות לבוא ולהתקין פעם נוספת תקנה לשעת חירום, ובפיקוח פרלמנטרי. אבל צפון קוריאה היא לא משהו אמורפי, היא כאן. ואנחנו צריכים לעצור את זה עכשיו. אני לא אכנס לוויכוח המהותי בעד או נגד הכלי, כנראה שגם לא נצליח לשכנע את אלה שמתנגדים. אני תומך, תומך בגדעון סער, באיילת שקד.

שמה שאמרת בסוף שתמיד עומדת האפשרות לתקנות שעת חירום, בעצם בג"צ מנע את זה מאתנו כרגע, ואני מצטרף לביקורת על ההחלטה הזו של בג"צ.

הוא מנע את זה עכשיו, אבל ברגע שפורץ משבר נוסף הוא לא ימנע את זה.

האירוע נמנע כרגע. אני רוצה להתייחס בקצרה. קודם כל עלתה פה אמירה שאולי בגלל נתוני תחלואה נמוכים לא צריך. אני מתנגד לאמירה הזו בתוקף. אנחנו צריכים את זה, זה כלי שיכול למנוע פריצה, מהנמוכים, ובוודאי שכשתהיה פריצה זה יהיה מאוחר מדי להתחיל ולהתעסק עם זה. לכן בעיניי זה non-issue. מעבר לזה, הסכנה הגדולה שנאמר פה על זה גם בבג"צ, זו הפגיעה בפרטיות.

אתה לא יודע בכלל ונעשה אירוע על הראש שלך, עם שליחת אס אמ אסים.

אם פעם מישהו בדיון אמר מה עם פדופילים, אולי נעשה כך אם זה בניגוד לדעתו של אותו אדם, הנורמטיבי, אז אני מבין את הפגיעה בפרטיות. אבל להערכתי, אולי אני טועה, אנשים רוצים לדעת שיש חשש גדול שהם היו בקרבת אדם עם קורונה, ואם היו עושים סקר כללי לשאול בן אדם אם הוא היה רוצה לקבל SMS מהכלי הזה הוא לא היה רואה בזה פגיעה בפרטיות. הוא היה אומר וואלה,

אני לא רוצה להדביק את המשפחה שלי. אז אם אני מקבל כלי שיכול לעזור לאזרח, ונכון בדרך פוגע, אבל האזרח רוצה אותו בבסיס העניין, אני לא רואה בזה אירוע. ולכן אני כמובן תומך בכלי. יש לי נקודה אחת שבעיניי היה מהותית, דיברנו עליה, וזה לוחות הזמנים. אני שולל לחלוטין את הצעתה של היועצת המשפטית על שבועיים ואני אתנגד לה. לא יכול להיות שבשבועיים הקרובים הממשלה לא תספיק לעשות, אנחנו לא נספיק זו תהיה פשוט התעללות בכל המערכת. אני שמעתי את הצעתה של חברת הכנסת שקד. יכול להיות בעיניי זה פשוט הזוי שמדברים על שבועיים בלוחות הזמנים של מה שקורה היום בממשלה ובכנסת. אני לא יודע בכלל מה יהיה פה בשבועיים הקרובים, ולייצר סיטואציה שבה אנחנו תוך שבועיים נהיה חייבים זה פשוט מנותק מלוחות הזמנים. אני לא רואה שום מניעה בלהאריך את לוחות הזמנים בבקשת הממשלה. רוצים לקצר משהו אולי אני לא יודע, אבל אני לשבועיים אתנגד. אני התייחסתי מספר פעמים לנושא.

בקצרה רוצה לתמצת. קודם כל, אני לא מקבל את הטענה שבין כה וכה אנחנו פוגעים פה בחופש, דרך זה שיש סגרים, או התנהגות כזו או התנהלות אחרת, אז יאללה נכניס גם את זה. אז קודם כל זה שאנשים נסגרים בבתים זה הכרח. הכלי הזה הוא כלי שיש בו מעורבות ממשלתית ולכן הוא גם שונה. אבל זו לא סיבה מספקת להגיד בין כה וכה אנחנו פוגעים, אז נשתמש בכלי. אני לא השתכנעתי מהסקירה פה שנכון להמשיך להשתמש בכלי אפילו דקה. ואני חושב שכן, מה שעולה מתוך הסקירה, קודם כל שיבדקו ויגידו לנו מה התוספת השולית של הכלי, כי לדעתי החקירות האפידמיולוגיות הן הרבה יותר משמעותיות, ובזה צריך להרבות, ולזה צריך לבנות מערך כמו שצריך. דבר נוסף, אני חושב שהכלי שדיברנו עליו כחלופה,

שאין בו מעורבות ממשלתית, הוא כלי נכון. כרגע, אני חושב שצריך להפסיק מיד את השימוש בכלי. אני חושב גם שאת תהליך

אין צורך בו, ויפה שעה אחת קודם. הוצגו פה הרבה מאוד נתונים, אנחנו חיים בתקופה שבה לא רק לכל אחד יש דעות משלו אלא גם לכל אחד יש עובדות משלו. ראש הממשלה אתמול דיבר על בלגיה. אני חושב שיוון היא מדינה הרבה יותר דומה לישראל. ביוון יש בערך מחצית מהמתים מאשר אצלנו, בלי שהשב"כ עוקב אחרי יוונים, ובקוריאה יש 254 מתים נכון להיום זו מדינה הרבה יותר גדולה מאתנו. איילת, הכלכלה שם פתוחה מלא מלא. למה? כי הם עבדו אזרחית. גם שם השב"כ לא עוקב. אז אלה נתונים הרבה יותר רלבנטיים למה שקורה פה אצלנו. חוק לא יהיה. הממשלה שלא תבלבל את המוח. הרי הם לא באמת ילכו לתהליך חקיקה. מה שהם עושים, שמים הודעה שהם ישימו תזכיר חוק ב-18, ממש,

שינוי בחוק השב"כ, כדי שאנחנו נאשר הארכה לכלי ואחרי זה הם יגידו שהם צריכים עוד קצת זמן ועוד קצת זמן ועוד קצת זמן, והאישור יימשך. זה מין פוחת זוחל כזה. אני מציע לא להסכים לבקשת הממשלה. כמה זמן הממשלה ביקשה במקור? שישה שבועות. אני מציע רק לקחת בחשבון דבר אחד, בשיקול הדעת לגבי אורך התקופה שיכול להיות שתהיה פה ועדה אחרת תוך זמן שהוא סדר גודל של שבועיים-שלושה. לוחות הזמנים ידועים לכם: יש יומיים עד ל-14 יום אחרי זה יש 14 יום, הקמת ממשלה ועקב זה יכולים להיות שינויים כאלה ואחרים, ובכל מקרה תתמנה ועדת חוץ וביטחון קבועה תחת הוועדה הזמנית. לכן צריך לקחת בחשבון מה ההשלכות - - - במקום, לא תחת. כלומר, מה זה אומר?

לא, אין מצב כזה. יש מצב כזה. כשקמה כנסת חדשה יש כמה ימים עד שנבחרת ועדה זמנית. אבל יש כנסת, גדעון. אז אני שואל תהיה ועדה - - - הקבועה מחליפה את הזמנית בחפיפה. אין לך פסק זמן. אוקיי, אז אין לזה משמעות. אני חושב שדעת החברים והחברות ודאי לא נוחה מהשימוש באמצעי הזה, ואני חושב שאין ויכוח לדעתי וגם לדעת החברים כאן על הצורך לנטר את האוכלוסייה ולקטוע שרשראות הדבקה. יש ויכוח על הכלי, על השימוש בכלי. ככה אני מבין את זה. זאת אומרת, להבנתי ההבדל בין המצב הקודם שנדרשנו אליו, שהיתה התפרצות. היתה בלימה, היינו צריכים לבלום,

הצורך במודיעין כדי להקטין, דווקא בגלל הפתיחה, קיים, שריר. את זה בעצם הממשלה אומרת. כולנו, אני חושב, מסכימים. המודיעין הזה לא יכול להתקבל בחלופות אחרות. אני חושב שהאינטרס הציבורי זה לוודא שאנשים שהיו ליד אנשים שיכולים להדביק ולהגביר את ההדבקה הוא אינטרס נכון להגנת הציבור. למה הוא נכון עכשיו? דווקא בגלל שפתחנו. הרי הטענה המרכזית שלנו היתה בפעם הקודמת אנחנו נותנים לכם אישור לשימוש בכלי דרקוני, פולשני? תפתחו. תשחררו את האנשים. למה גם סגר, ריחוק חברתי וגם האמצעים? אז הנה, המדינה נפתחה. אני חושב שהצורך הזה קיים. העניין של החלופות הוצג בפנינו, שמענו גם שממשיכים לעבוד. אני חושב שכולנו היינו מרגישים הרבה יותר טוב אם לא היה צריך להשתמש בשב"כ. השאלה שעומדת בפנינו היא כפולה, האם יש צורך,

- האם לאפשר לממשלה חקיקה? אני חושב שהתשובה לשני הדברים האלה היא כן.

וצריך לאפשר לממשלה חקיקה. אני רוצה להביא להצעת החלטה לא את כל השישה שבועות. אני לא יודע, למרות שהממשלה עמדה במה שהיא אמרה. אגב, קיבלנו הארכה של חצי שעה ואנחנו מקיימים את הדיון לפי התקנון. אני חושב שלא נכון ללכת על כל התקופה, בין אם הוועדה הזו תתחלף או לא. אני לא יודע בסופו של דבר איך יסתיימו הדיונים בממשלה לגבי הוויכוחים שקיימים, ואני רואה - - - סליחה, קיבלנו דחייה כי המליאה נדחתה?

כי ביקשתי אישור לקיים את הישיבה במהלך דיון המליאה. המליאה לא נדחתה. אני הדובר הראשון או השני במליאה, אני צריך ללכת. עמדתי היא להתנגד, אני רושם בפתק. אי אפשר. תישאר, יאיר. אז יש בעיה עם זה שנמנעת ממני האפשרות להצביע. אז גבי, בוא נעשה את זה.

בסדר, אני מצביע. אני מעלה הצעה לשלושה שבועות במקום השבועיים. עד השלושה שבועות ייגמר התזכיר, נוכל לעשות במהלך השלושה שבועות דיון על חלופות, ואני לא חושב שצריך להאריך מעבר לדבר הזה. שלושה שבועות יהיו גם אחרי אי הבהירות לגבי הוועדות, המצב הפוליטי לא שזה צריך להיות קשור. אני רואה בזה איזון נכון

להשתמש בכלי לכל התקופה לבין לוודא,

אם יש תהליך חקיקה. יכול להיות שבסוף הממשלה תשנה את עמדתה. נראה לי שזה דבר מדתי, במיוחד לאור העובדה שפתחנו, ואני חושב שזה יאפשר עוד דבר: כולם אומרים לנו, כל המומחים אומרים לנו, אנחנו בעוד 15-14 יום נדע את המשמעות של מה שעשינו עכשיו. אני מקווה שזה עוד נתון שיהיה לנו, אני מתכוון התפרצות כן או לא. לכן אני מביא להצבעה את ההחלטה לעוד שלושה שבועות, זה יוצא 26 לחודש, במגבלות של הקביעות הראשונות שלנו. לא הרחבנו את השימוש בכלי, בריסונים ובפיקוחים והדיווחים הנדרשים כבעבר. אז זו הצעת ההחלטה.

ההחלטה התקבלה. תודה רבה, ההצעה התקבלה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:57.